שלום לכולם, בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 7 בדצמבר 2020, כ"א בכסלו התשפ"א. הנושא: סגירת סניפי בנקים ופיטורי עובדים, דיון שיזם חבר הכנסת

מספר מילים ואני אתן לך לסקור את הנושא. אנחנו כולנו ערים ואפילו חווים את השינוי שעובר על הבנקים. רק לספר לכם חוויה אישית - ב-77', לא לפני הרבה זמן, עבדתי בבנק,

אז אתה, יש לך ניגוד עניינים. סניף ראשי באר שבע. אתם יודעים כמה עובדים היו בסניף הראשי של באר שבע? מעל 120 עובדים. והיום? אולי 12 מורשי חתימה. זו הייתה אימפריה, זה היה מפעל. אומנם באותה תקופה הייתה חוויה, אבל היום אתה נכנס לבנק, אתה מחפש אם לא סגרו עליך את הדלת כי אתה לא רואה אף אחד. הקדמה והאמצעים הטכנולוגיים מחייבים, וההתייעלות מחייבת,

עדיין עדיין עדיין, תהיה אוכלוסייה - בכלל החברה הישראלית, זה לא מאפיין מגזר כזה או אחר עדיין יצטרכו את המגע האנושי עם הפקיד, הנגישות לבנק, המרחקים וכל הפיזור.

אני חושב שמי שאישר את הדיון הזה ומי שביקש את הדיון הזה, עשה טוב. כדאי לשים את זה על השולחן, לדון ולגעת בזה, לראות אם בכלל זה מתנהל על פי תוכנית מסוימת, אם יש כללים. אנחנו לא רוצים לומר שהכול קונספירציות, אבל יכול להיות שהיד קלה על ההדק בסגירת סניף במקום כזה, במקום אחר לא, לכן אני חושב שיש מקום לדיון. נראה לאן נגיע בסוף הדיון הזה, לאיזה מסקנות. בבקשה, אוסאמה. תודה לך, אדוני היושב-ראש, גם על העזרה שלך בקבלת הדיון והבאתו. באמת, נושא כזה חשוב מאוד לדיון בוועדת הכלכלה אצלך. הזמנתי את חברי ראש מועצת כפר קרע, עורך דין פראס בדחי, שהיישוב שלו, כפר קרע, כנראה הוא הקורבן הבא בדרך בעניין הזה של סו קולד התייעלות, ואז סוגרים, אני מבקש שגם ניתן לו את האפשרות להשמיע את דבריו. אני מדבר על התופעה באופן כללי, אדוני היושב-ראש. כמובן יש

בגלל הקדמה ובגלל הטכנולוגיה, לא צריך כוח אנושי ומסתפקים באמצעים הטכנולוגיים, בשירותי בנקאות מרחוק ובאינטרנט, אבל באמת אנחנו רואים מגמה ברורה, ואני מתריע בדיון הזה שהמגמה הזאת הולכת ותחריף בעתיד ובשנים הקרובות. אם בשנת 2012 היו 1,183 סניפי בנקים בכל המדינה, היום אנחנו מדברים על 1,044, בערך 400 סניפים נסגרו בשנים הללו. אני גם מברך את מרכז המחקר שבאמת הכין לנו דוח חשוב מאוד.

דוח באמת מפורט ומנתח את התופעה הזאת. אנחנו מדברים על ירידה של כ-6% בסניפי הבנקים אבל בשני הבנקים הגדולים, שהם חולשים על מרבית הפעילות הבנקאית, הירידה היא ב-20%, ומבחינת הפריסה של הבנקים, ה-1,046 היום: 60% ביישובים יהודיים, 30% ביישובים מעורבים ורק 10% ביישובים ערביים, שזה 106 סניפים, כאשר השיעור הוא 10%, נמוך בהרבה מהשיעור שלנו באוכלוסייה, שזה 20%,

אבל גם אם ניקח מעל 15 שנה, האחוז הוא 14% ואז גם אנחנו מתחת לממוצע. אני רוצה להדגיש גם את העניין של כוח אדם. הרי ברגע שסוגרים סניפים, אומרים: נכון, לא חייבים לפטר את העובדים,

אבל בפועל יש ירידה של כ-3,000 משרות.

היו 31,000 משרות ב-2,015, היום אנחנו מדברים על 27,000 משרות, 10% ירידה במשרות. זה אבטלה, ואנחנו מדברים בכוח מקצועי. מה עושים הבנקים, אדוני היושב-ראש? וטוב שאמרת שיש לך גם עבר בעניין הזה. רוב העובדים החדשים הם על חוזים, הם לא עובדים קבועים, מחדשים להם כל שנה, והראשונים שמשלמים את המחיר ומוציאים אותם, אומרים להם: אתם לא עובדים קבועים, אתם לא צריכים הסתדרות, לא צריכים שום דבר, אף אחד לא מגן עליכם, מזמינים אותם לשימוע ומפטרים אותם. גם בעניין היישובים הערביים, אני חושב שהדוח מגיע למסקנה שצריכה להדליק נורה אדומה גם בבנק ישראל.

המסקנה, מכלל הנתונים הללו עולה כי השטח, ומספר המשרות הממוצע לסניף ביישובים ערביים, נמוך ביחס לממוצע הארצי. אני אתן לכם דוגמה. אם אנחנו לוקחים, אדוני היושב-ראש, תשע משרות בממוצע לסניף ביישובים ערביים אדוני היושב-ראש, חברתי אימאן נמוך ב-50% ביחס לממוצע הארצי. 50%. זאת אומרת, גם כשיש לנו סניף ביישוב הערבי, מספר המשרות הוא גם ככה נמוך. נא לסכם.

שהבנקאות היא המפתח והיא הזרז לפעילות עסקית, אז מה עושים היום? דיברנו על זה אצלך וגם בוועדת הכלכלה הקודמת בראשות חברנו לשעבר איתן, על הנגב, בכל היישובים אני לא מדבר על 35 יישובים לא מוכרים, לא מדבר על זה.

אבל אני מדבר על שבעה יישובים מוכרים חורא, כסייפה,

לקיה כל היישובים האלה שיש בהם יותר מ-15,000 תושבים, אין אפילו סניף בנק אחד.

נשמע את נעם. משפט אחרון. אתה דיברת על התקדמות, טכנולוגיה,

באיחוד האירופי ובמדינות אירופה אין טכנולוגיה? זה גם מופיע בדוח. לכל 100,000

סניפים בישראל, באירופה, כמה? 27. אז גם באירופה נותנים שירותים בנקאיים. נקודה אחרונה. מאז מוזג בנק ערבי-ישראלי, אדוני היושב-ראש, היה בנק שנקרא בנק ערבי-ישראלי, שהוא חברת בת מקבוצת - - של לאומי. - - בנק לאומי. ב-2016 מיזגו אותו, ותראה איזה ירידה דרסטית בשירותים של בנק לאומי. ומה עושים עכשיו, אדוני, לעסקים? היום, לא רק שעומדים לסגור את סניף בנק לאומי בכפר קרע. אום אל פחם, כפר קרע, באקה אל-גרביה, מעלה עירון, מוסמוס

גם אום אל פחם, 70,000 תושבים, מחלקת עסקים איפה? סוגרים את כל מחלקות העסקים בכל היישובים האלה ומעבירים את זה לבנק לאומי בערערה. זאת אומרת, 250,000 תושבים, 200,000 תושבים ועסקים צריכים ללכת לערערה. ולכן אני אומר לך,

אנחנו צריכים מכאן לבקש מבנק ישראל, המפקח על הבנקים, לא יכול להיות. אני ראיתי את התגובה שלו עם הבקשות.

בבקשה. ראשית, אני אגיד תודה באמת לחבר הכנסת סעדי שהציג כבר הרבה מהנתונים העיקריים, אני אחדד כמה נקודות.

כמו שנאמר, בשנים 2010 עד 2019 נסגרו 386 סניפים ואנחנו רואים שעיקר הירידה זה באמת בקבוצות פועלים ולאומי, כ-60% מכלל הסניפים שנסגרו. לגבי הנושא של מספר סניפים לפי סוג יישוב, אני אגיד שיש פה שני דברים. יש מגמה כללית של סגירת סניפים בכל הארץ, וראינו שדווקא ביישובים הערביים, כשסיווגנו את הסניפים, הייתה איזושהי עלייה, היה גידול של 8% במספר הסניפים. זה מצד אחד.

כשבוחנים את הנתונים, את מאפייני הסניפים, רואים שבאמת ביישובים הערביים יש יותר תושבים על כל סניף, כלומר ביחס לאוכלוסייה יש יותר תושבים על כל סניף, יותר תושבים על כל שטח של סניף ועל כל משרה בסניף. זה בלי שום קשר למגמת הסגירה של הסניפים.

בסוף זה משתקלל. עדיין, עם העלייה, אלה נתונים נמוכים לעומת המגזר הכללי.

גם עם העלייה, עדיין ביחס לממוצע הארצי יש יותר תושבים על כל סניף, על כל משרה. נציין שגם בחנו את מספר הסניפים שנסגרו לפי מחוזות, אז רואים שעיקר הסגירה הייתה במחוזות תל אביב והמרכז, כ-60% מהסניפים שנסגרו. אני מאמין שהפיקוח ירחיב על זה, אבל אני אגיד שבאופן כללי, כל הנושא של סגירת סניפים והצמצום, זה מתקשר בכלל לשינוי שעובר על מערכת הבנקאות, כל המעבר לשירותים דיגיטליים שקורה בשנים האחרונות. יש בזה גם יתרונות, צריך להגיד את זה. ראינו שהעלות החודשית של ניהול חשבון עו"ש באמת ירדה בכ-40% בעשור האחרון. יש יותר שירותים דיגיטליים, במיוחד בתקופת משבר הקורונה ראינו את החשיבות של זה. זה מצד אחד.

וצריך לשמוע מהפיקוח מה הם אומרים, מה המענה שנותנים לחלק מקבוצות האוכלוסייה שהנגישות שלהם לאמצעים הדיגיטליים היא נמוכה יותר, מה עושים עם אזרחים ותיקים, עולים חדשים, תושבי יישובים בפריפריה שאולי פחות מקבלים את המענה. מצד אחד, ההתייעלות, היא יכולה להיות טובה והיא גם מתגלגלת בסוף ללקוחות. מצד שני, יש פתרונות שצריך לתת לחלק מהאוכלוסיות.

עודדה פרץ, בבקשה.

שמי עודדה פרץ, אני סגנית המפקח על הבנקים, נעים מאוד. כמו שנאמר פה על ידי נציג הממ"מ, הנושא של סגירת סניפים הוא נושא שהוא קיים בכל העולם והוא נובע מזה שבעצם הביקוש של לקוחות לשימוש בסניפים הלך ופחת לאור ההתפתחות הטכנולוגית. אנשים הרבה יותר משתמשים בדיגיטל, הוקמו כל מיני אפליקציות, אתרים וכל מיני חלופות שהן הרבה יותר נוחות, זמינות, זולות - אנחנו דאגנו לזה שזה גם יהיה הרבה יותר זול - ולרוב האוכלוסייה יותר מתאים להשתמש באמצעים האלה. לכן, שיעור ההגעה של לקוחות לסניפים הולך ופוחת. אנחנו עוקבים אחרי הנתון הזה ורואים שבעצם יש עלייה מאוד מאוד גדולה בשיעור הפעילות שמשקי בית עושים באמצעים דיגיטליים והיא עלתה מ-55% ב-2017 ל-72%, עלייה מאוד מאוד משמעותית, ובמקביל, יש ירידה בצריכה של שירותי פקיד ולכן אין כבר צורך בסניפים הגדולים והעצומים האלה כמו שאתה תיארת, של 120 פקידים. יחד עם זאת, אנחנו דואגים מאוד מאוד לאוכלוסייה שאין לה נגישות לשירותים האלה. יש אנשים, חלקם זה קשישים אבל לא רק, גם כל מיני אנשים עם מוגבלויות וכל מיני אנשים שפחות יכולים להשתמש בשירותים האלה, אנחנו דואגים להם כדי שגם הם יוכלו לקבל שירותים בנקאיים ותהיה להם נגישות לכל השירותים ואנחנו עושים את זה בהרבה דרכים. את יכולה לפרט קצת? כן, בוודאי. נגיד כמה מילים על הרקע. ב-2016 חוקק ביוזמת חבר הכנסת כבל חוק שהוא ייחודי למדינת ישראל, לא קיים בשום מקום בעולם, שלמעשה ניתנה סמכות למפקח על הבנקים לאשר סגירה של כל סניף, ובעצם כל בנק שרוצה לסגור סניף צריך לפנות למפקח על הבנקים, יהוא לא יכול לסגור את הסניף אם הוא לא קיבל אישור, ויש כמה אפשרויות: או שאנחנו מאשרים, או שאנחנו דוחים, או שאנחנו מאשרים עם התניות. מה אמות המידה לסגירה? יש הרבה מאוד קריטריונים שאנחנו בודקים כשאנחנו סוגרים סניף. בעקבות חקיקת החוק הזה אנחנו הוצאנו הוראה, שבעצם מורה לתאגידים איזה נתונים הם צריכים למסור לנו כשהם מבקשים לסגור סניף, יש טופס שהם צריכים למלא ואנחנו בודקים הרבה מאוד קריטריונים במסגרת ההחלטה הזאת. אני באופן אישי חותמת על ההחלטות האלה, ולא בכדי זה נמצא בטריטוריה שלי, אני מנהלת את אגף בנק לקוח בפיקוח על הבנקים שזה אגף שדואג ללקוחות, ובעצם נתנו את הסמכות הזאת לי כי ידעו שאני אדאג ללקוחות בכל סגירה כזאת והיד שלי תרעד בכל חתימה כזאת. הקריטריונים הם רבים מאוד. אנחנו בודקים את החלופות. קודם כול, לפי ההוראה שלנו, הבנק צריך להראות לנו שהוא מבקש לסגור, שיש חלופות נאותות למתן השירות ללקוחות. בהרבה מאוד מהמקרים יש סניף מאוד קרוב. המספרים האלה שהוצגו של מספר סניפים שירדו זה לא 400, זה הרבה פחות. הייתה תקופה שפתחו הרבה מאוד סניפים וכשהתחלנו בתהליכים האלה של אישור סגירות ראינו סניפים מאוד מאוד קרובים, לפעמים שני סניפים של אותו בנק במרחק של כמה מאות מטרים ואין לזה שום הצדקה. זה היה נכון לתקופה אחרת והיום זה כבר לא רלוונטי.

אנחנו בודקים אם יש סניפים אחרים של אותו בנק בסביבה הקרובה, אם יש סניפים של בנקים אחרים באותו יישוב או בסביבה קרובה, מה שיעור השימוש של לקוחות, כמה לקוחות מגיעים לקבל שירותי פקיד באותו סניף, כמה לקוחות הצטרפו לשירותים דיגיטליים וכמה הם בפועל משתמשים בהם. אנחנו בודקים מה שיעור הלקוחות מעל גיל 70 בכל סניף ואנחנו מבררים מה המצב הסוציואקונומי של היישוב שבו מתבקשת הסגירה, האם יש בתי אבות למשל בסמוך לסניף שנסגר, האם יש מוסדות אחרים אם זה למשל במרכז מסחרי, זה שיקול מה שיעור השימוש במכשירים האוטומטיים. הרבה הרבה מאוד שיקולים נכנסים לדבר הזה. גם גודל הסניף למשל, אם זה סניף מאוד גדול אנחנו גם ניקח את זה בחשבון. תפרטי מה אתם עושים כדי להקל במידה וסגרתם סניף. במסגרת הסגירה אנחנו יכולים או להחליט לסגור או לדחות את הבקשה או לסגור עם התניות. יש כמה סוגים של התניות. אחת ההתניות זה להשאיר מכשירים בסביבה של הסניף שנסגר, או מבואה דיגיטלית, והמכשירים האלה הם מכשירים שהם בעצם כבר "תקועים" כי היה שם סניף ולכן המחיר שלהם הוא מחיר מוזל כמו של מכשירים כשיש סניף בסביבה, שזה בסביבות שקל וחצי למשיכת מזומן. את רוב הפעולות היום אפשר לעשות בדיגיטל, השארת המכשירים עונה על רוב הצרכים של רוב האנשים, וכשאנחנו חושבים שזה לא מספיק אנחנו נדרוש להשאיר סניף נייד או סניף חלקי שבעצם ימשיך. יכול להיות שיש מופע קהל מאוד נמוך בסניף הזה אבל עדיין יש אנשים שצריכים את השירות הפרונטלי ורוצים להגיע לסניף, ולכן לטובת אותם אנשים, כדי שהם יוכלו להמשיך לקבל את השירותים בצורה נאותה, אנחנו דורשים הפעלה של סניפים ניידים או חלקיים שימשיכו להגיע למקום הזה בהתאם לצרכים של הלקוחות ולתת להם את השירותים באופן פרונטלי. אם אני מסתכלת על סך הבקשות שהוגשו אלינו, מתוך סך הבקשות, ב-20% מהמקרים או שדחינו את הבקשה או שדרשנו השארה של סניף נייד או חלקי, או את שני הדברים גם יחד. מבחינת האוכלוסייה הקשישה אנחנו באמת נותנים להם את תשומת הלב המרבית. כמו שאמרנו, אנחנו בודקים מה אחוז הלקוחות מעל גיל 70 באותו סניף ואם האחוז הוא גבוה אנחנו מתחשבים בזה או בדרישת התניות או שאנחנו נסרב לסגירת הסניף, בוחנים סמיכות לבתי אבות, ואם יש בית אבות סמוך אנחנו נדרוש שיגיע סניף נייד לאותו בית אבות. אנחנו דורשים להעניק סיוע אנושי לאוכלוסייה הזאת בשימוש בעמדות שירות. הבנקים נדרשו להכשיר את העובדים לסייע ללקוחות, לקיים הכשרות ייעודיות לעובדים כדי שהם ידעו איך לסייע ללקוחות ללמוד איך להשתמש במכשירים האלה כי בעצם רוב רובם של הלקוחות האלה יכולים ללמוד להשתמש בדיגיטל, או בדיגיטל באתר או באפליקציה או במכשירים בבנק. תודה בשלב הזה. בבקשה, חברת הכנסת אימאן. בוקר טוב, כבוד היושב-ראש, חברים, חברות נכבדים, כבוד ראש המועצה, ברוך הבא. אין ספק שאנחנו לאורך תקופה ארוכה חווים מדיניות עיוורת ומתעלמת מהצרכים של החברה הערבית ושל החברה בכלל, של אנשים בתוך החברה. המפקחת על הבנקים הדגישה את הנושא של הקשישים. נכון, הקשישים צריכים שירות מיוחד אבל לא רק הם.

לא רק הם, וצריך באמת לתת את השירות הנאות לכלל האנשים. אם אנחנו מסתכלים ברשימה הזאת - ותודה רבה לממ"מ כמובן על המסמך, ידידי אוסאמה על היוזמה - וממה ששמענו קודם, עיקר הבנקים נסגרו בתל אביב או במרכז, אבל עדיין זה לא פותר את הבעיה. אם אני מסתכלת ברשימה למטה, שלושת הבנקים כמעט ולא קיימים ביישובים הערביים, אם נסתכל על מזרחי טפחות ועל ירושלים ועל איגוד, באיגוד לא היה שינוי אבל בשני הבנקים האחרים - - - איגוד נבלע, בלע אותו התנין הגדול. מזרחי טפחות בלע אותו. אנחנו רואים, במזרחי טפחות ובירושלים יש עלייה, והסניפים האלה כמעט ולא קיימים בתוך היישובים הערביים. צריך לקחת בחשבון, כן דיגיטציה וכן דיגיטלי, צריך לקחת שני דברים.

בהרבה מקומות בישראל, חלק נכבד, לפחות ב-20% מהיישובים, ואם נדבר על פריפריה חברתית גיאוגרפית בטוחה שייכנסו גם יישובים יהודיים במקום הזה, אין להם בכלל תשתית דיגיטלית כדי לעשות את הפעולה הזאת, כשאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכן הם יכולים ויודעים לעשות זאת. אז מה הטעם? כאילו אנחנו רוצים להראות, למי?

כאילו אנחנו חברה מפותחת שיש לנו את כל האפשרויות בעולם ויכולים להתנהל. הלוואי שנגיע ליום הזה וכל אדם יוכל מהמקום שלו לנצל את הזמן שלו באיכות הכי טובה והכי יעילה ולא יצטרך לצאת ולבזבז נסיעה לבנק וגם לחכות בתוך הבנק עד שיקבל את השירות. בתקופת הקורונה ואני מקווה שלא נחזור למראות הקשים שהיו לנו בגל הראשון היינו עדים למצבים מאוד מאוד קשים של אנשים ונשים, ואנשים בעלי צרכים מיוחדים, שישבו שעות על גבי שעות בשמש. מקווה שלא יצטרכו לשבת בחורף מתחת לגשם כדי לקבל את השירות, במעט השירות שנמצא וקיים. ולכן, הנושא הזה אומר דרשני, ויש זכות בסיסית. לא מתקבל על הדעת, יישוב כמה אלפים יש ביישוב? 20,000. 20,000 תושבים בכפר קרע, שלא יהיה להם סניף בנק. איפה זה יכול להיות, באמת.

והמפקחת יושבת ואומרת, אנחנו בודקים מקום שיש זקנים, שיש בית אבות. כל הכבוד לזקנים ולבית אבות, ומגיע להם,

אבל גם 20,000 תושבים, מגיע להם שירות. די עם המדיניות המעוותת העיוורת, עיוורת זהו, אין מילה אחרת. תודה. חייבים לומר ולציין, אומנם אין מגמה של סגירה בחברה הערבית אבל יש מחסור. מחסור אדיר. הפריסה, הבנקים לא פותחים סניפים. יש מגמת סגירה כללית. בחברה הערבית לא סוגרים יחסית, אבל חסר בלי שום קשר בגלל הפריסה.

אתה רוצה לפתח כלכלית, כבודו, אתה צריך לתת גם תשתית שירותית שתאפשר את הפיתוח הזה. לא יכול להיות. איגוד הבנקים, טיבי רבינוביץ'.

קודם כול, באיגוד הבנקים חברים כמעט כל הבנקים, ויש בנקים שנותנים שירותים יותר דיגיטליים ויש בנקים במגמה של פתיחת סניפים, כך שהלקוח בסופו של דבר מקבל - - - איזה בנק יש במגמת

אחד.

בנק מזרחי טפחות מצהיר שהמדיניות שלו היא פתיחת סניפים. לא מצהיר. פותח בפועל.

יש טבלה, תסתכלי. אין פה.

אני רוצה לשאול איפה הם פותחים. איפה יש גדילה?

מזרחי טפחות ובנק ירושלים במגמת גדילה. לצערי, אני לא ראיתי את המסמך של הממ"מ אבל אני אומר לך שאם תרצי אני יכול להביא לך בהמשך. יש פה מסמך של הממ"מ, מפורט.

יש בפני הציבור מגוון רב של אפשרויות. אני רוצה לדבר על מה הציבור רוצה, כי אתם יושבים פה ובעיקרון מייצגים את הציבור, אבל בואו נדבר קצת על עובדות. קודם כול, מופע הקהל בסניפים ירד.

בסופו של דבר הציבור מגיע פחות לסניפים. זה דבר אחד. צריך לומר את האמת. אני משכיר דירה.

אם אתה לא עובר מבנק הדואר לבנק אחר, כי אין סליקה באפליקציה לצ'קים של בנק הדואר, אני מפסיק את החוזה. לא בא לי כל חודש, לא רוצה לשלם גם את העמלות של ההפקדה מראש. תפקיד בסלולר. בבנק הדואר אי אפשר להפקיד. הוא עבר בנק בגלל זה. הנוחות,

הייתי מבקר פעם בשבוע בבנק, היום אני לא רואה את הבנק, אני לא יודע מי הפקידים בבנק. אבל לא כולם כמונו, כבודו. קודם כול, את צודקת. הרבה לא כמונו. ודאי, אני לא אומר. אני מנסה להסביר למה הנוכחות של האזרחים בבנקים ירדה, למי שיכול. למי שלא, ודאי שלא. קודם כול, אתה צודק. אז אמרתי, מופע הקהל ירד, עלייה משמעותית בשימוש בבנקאות מרחוק.

67% מהפעולות לא נעשו בסניף, בעוד שב-2016 היו 45%, כלומר יש עלייה דרמטית. הציבור לומד להשתמש בבנקאות מרחוק. השירותים שניתנים על ידי הבנקים היום הרבה יותר משוכללים. אני מקווה שהם מוגנים יותר מאשר שירביט. הנה אתה רואה, אנחנו בדיוק עושים קמפיין עכשיו כדי לעודד את מודעות הציבור לנושא הזה, להיזהר. לשנות סיסמאות ולא לשים תאריכי לידה של הילדים. בבקשה, אדוני. השירותים הם הרבה יותר משוכללים. ניתנות לציבור הרבה מאוד אפשרויות להתנהל מול הבנק מרחוק. המכשירים האוטומטיים, מספרם היום גדל גם המכשירים הבנקאיים וגם המכשירים הלא בנקאיים, והפעילות שניתן לעשות באמצעות המכשירים היא הרבה יותר גדולה. עכשיו בואו נדבר על מה המדינה רוצה, מה המדינה רוצה ומה המדיניות שלה לגבי פתיחת הסניפים. בואו נדבר על ארנונה כי אני חושב שכותרת הדיון של היום הייתה צריכה להיות הארנונה בסניפי הבנקים. אני מוכן לעשות את זה יחד עם העמלות

אין שום בעיה. א', צריך תואר שני בכלכלה להבין למה אתם מחייבים ולמה זה לא שורה אחת ולא 18,000 פטנטים. אפשר להשוות. זה כמו החיובים של הוט, אף פעם אתה לא יודע מה הולך להיות מחויב בחודש הבא. אין בעיה, אפשר לעשות על זה גם דיון אבל בואו נדבר על הארנונה בסניפים. עלות מטר סניף היא 1,440 שקלים למטר.

במקום לתת לנו הרצאה על מקדונלדס - - - בגלל זה אתם סוגרים סניפים? באמת, בתקופה כזו. בגלל ארנונה אתם סוגרים סניפים? מה הרווח של הבנקים? - - - הילה. לא, לא, אי אפשר. את רוצה להפריע לי? בתקופה כזו,

אתה באמת מדבר איתנו על ארנונה? כמה מיליארדים אתם מרוויחים? זאת בושה וחרפה שמדברים על ארנונה. עם רווחים שאתם מציגים אתה באמת מדבר איתנו על ארנונה? לא, באמת אני שואלת. בגלל זה אתה סוגר סניפים?

במקום לתת לנו הרצאה על ארנונה, יכולת להצדיק את זה בצורה כזו. אתם מבקשים מאיתנו להוזיל עמלות.

20. דבר נוסף, כל החוקים שמועברים בכנסת,

במערכת הבנקאית, בסופו של דבר לא קוראים לעסקים האחרים

בסבב השני.

בדחי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, תודה לך על ההזמנה, תודה לחברי אוסאמה סעדי על היוזמה הברוכה ליזום את הדיון הזה בעניין סגירת הבנקים. היישוב כפר קרע, שמונה 20,000 תושבים, הוא אחד הנפגעים מהמדיניות האכזרית הזאת של הבנקים. היה שם סניף ונסגר?

היה שם סניף של בנק, קודם כול בנק ערבי שהתמזג עם לאומי ועכשיו לאומי נסגר. זה מדיניות שאין בה חמלה, זה מדיניות שיש בה התאכזרות לאדם. בסופו של דבר,

אדוני היושב-ראש, צריכים לתת שירות. רגע, אני אעזור לך, אני רוצה לנווט אותך. אני בא להשמיע את קול זעקתנו על המדיניות. ידידי, אני אתן לך. הרי בסוף בסוף אתה תרצה שאנחנו פה נכתוב מסקנות ונפקח עליהן.

וגם אני אציע משהו. ולא נכלה את הזמן בנאומים ארוכים, אז רק שאלה כדי שגם הציבור, גם הפרוטוקול - - - תן לי להגיד כמה מילים, אחרי זה אני אענה על כל השאלות. אני רוצה שאתה תאמר בתוך הדברים שלך. הפרוטוקול לא יכול לשאול, אני שואל במקומו. מה המרחק הכי קרוב מהנקודה המרכזית של כפר קרע או מהקצה שלה לסניף בנק הכי קרוב שיש לך באזור?

סניף בנק לאומי נמצא במרכז היישוב, הוא נגיש לכל היישוב. אם היום סוגרים אותו, לאן זה הולך?

זה יישוב אחר בכלל. כמה המרחק? עם הפקקים, שעה. מספיק הפקק בכניסה. המרחק הוא שישה קילומטר, אבל זה לא האישו. אני אסביר ואתה תבין עד כמה המצוקה היא קשה, עד כמה ההחלטה הזאת,

מתאכזרת לתושבים ולא מסתכלת על התושב. בסופו של דבר, יש אדם מאחורי ההחלטה הזאת והם לא מסתכלים על האדם, הם מסתכלים איך להשיא את הרווחים, הם מסתכלים איך להרוויח יותר במקום איך לשרת את התושבים.

שמעת איזה ניתוק מהמציאות, מהאנשים בשטח, כמה כואב להם על הארנונה. זה מה שמטריד את הבנקים? הארנונה, אדוני היושב-ראש? לא מטריד אותם רמת השירות, איכות השירות. גם בעידן של הטכנולוגיה, גם בעידן תחת הכותרת של התייעלות ומדברים איתנו על התייעלות למי הם רוצים להתייעל? כדי לתת שירותים יותר טובים? הם מתייעלים כדי להרוויח יותר, לא כדי לשרת את האזרחים. עכשיו שמעתי בצער רב את סגנית המפקח על הבנקים. מילה אחת, עיניה לא נשואות לאנשים בעלי המוגבלויות, לזקנים, לדלי אמצעים, לאנשים שעדיין לא משתמשים בטכנולוגיה מה עושים איתם, איך ייסעו מיישוב ליישוב כדי לקבל שירותי בנקים? למרות שאתה מתעקש, אני אפריע לך.

אני אתן לך להמשיך. היא ציינה דברים שהם עושים כשהם סוגרים את הבנק, מהם התנאים שהם מבקשים, בואו תבינו. אישור בתנאי שיופעל סניף נייד או חלקי במקום 2.7% מכלל הסגירות. אישור בתנאי שיישאר מכשיר אוטומטי - - משאירים מכשיר, אז מה. - - ויופעל או סניף נייד או חלקי במקום 10% מכלל הסגירות. זה לא מספיק, גברתי, עודדה.

אני מזמין את אדוני היושב-ראש לסייר ביישובים הערביים ולראות עד כמה בנק חיוני לתושבים, להתנהלות העסקית של היישוב. הוא לא רק בהיבט של הארנונה - שזה פוגע גם ברשויות ובתשלומים ובחיי המסחר היומיומיים - יישוב שיש בו חיי מסחר ערים צריך בנק, נקודה. יישוב שיש בו 20,000 תושבים, שצריכים לקבל שירותים, צריך בנק. המדיניות הזאת, במיוחד עכשיו אני, כמשמיע את קולם ואת צעקתם של תושבי כפר קרע כאן בפני הוועדה הנכבדה, אומר שסגירת בנק לאומי בכפר קרע היא החלטה שאין בה חמלה,

שמתאכזרת לקהל. עורך דין פראס, משפט אחרון, ואני אגיד לך מה אתה הולך להציע.

אנחנו בסיכום נבקש כדוגמה מסגנית המפקח על הבנקים דוח מפורט, נתונים, כולל נתונים עסקיים, נתונים של פעילות הבנק בכפר קרע, ומה הוביל, מה היו הסיבות לסגירתו.

ואני רוצה להוסיף עוד שני משפטים,

רק לתשומת ליבו.

שיושבת במגדלים בתל אביב, מקבלת החלטה בלי לקיים שיח עם ראש רשות, עם ראשי רשויות. איפה נשמע דבר כזה? המחשבה שעומדת מאחורי ההחלטה היא רק עסקית, איך להשיא רווחים ולא להתחשב בתושבים.

הערה אחרונה.

אם סוגרים סניפים או מצמצמים סניפים אז לא יהיה קהל. מה זה הדמגוגיה הזאת שמגיע פחות קהל? אם אתה מצמצם יותר שירותים, לא יגיע קהל. לא רק בגלל זה. סוגר בנק, לא יגיע קהל.

מה קורה עם האדם המפוטר? מי מסתכל עליו? מה זה התייעלות ששולחים אנשים הביתה בלי פרנסה בעידן של קורונה,

מי יסתכל עליהם? מי חשב עליהם בכלל?

תגיד לי,

בבית המשפט אומר לך השופט תודה, הוא נוזף בך. הופעתי שם הרבה, אדוני. פעם שנייה, שלישית, מספיק. הילה, בבקשה. בוקר טוב. תודה, היושב-ראש.

אין בדוח הזה סגירת סניפים ב-2020, דבר שמאוד נוח כי בשנה האחרונה הייתה סגירה מסיבית.

הדוח הזה הוא של הממ"מ, זה לא של בנק ישראל. אני רק

תשומת ליבם של חבריי והנוכחים. הוא זועק גם ככה. הוא זועק גם ככה, ובנוסף לזה בשנה האחרונה בגלל הקורונה ובגלל סיבות נוספות והמגמה הכללית שכן הולכת לכיוון סגירה, כאמור, אז חבל שאין לנו את הנתונים. אני חושבת שחשוב שגם בוועדה הזו אנחנו נסתכל עליהם. כאשר תאגיד בנקאי מגיש בקשה למפקח על הבנקים לסגור סניף, יש שלוש אופציות. יש לסגור את הסניף ללא התניות, יש לסגור ולשים סניף נייד, ויש להחליף אותו בכספומט. לפי מה שאני מבינה, כאשר הפיקוח על הבנקים בודק את הבקשה, הוא מסתכל על זה על פי תאגיד ולא על פי השכונה, כמו שאמרה פה חברתי, ואני אשמח לדעת כאשר המפקח על הבנקים מחליט לאשר את הסגירה, האם הוא בודק מה קורה באותו יישוב או האם הוא אומר: בנק, למשל הפועלים לצורך הדוגמה, לא סגר כל כך הרבה סניפים, אני אאפשר לו, זאת אומרת האם נעשית בדיקה של האזור עצמו.

דבר שני, השימוש בתנאי שהבנק יפעיל סניפים ניידים כמעט לא מתבצע בפועל. בפועל, רוב הסניפים שנסגרים, נסגרים ובמקומם יש במקרה הטוב מה זה טוב? המפקח על הבנקים טוען שזה בכל מקום, אני כרגע אקבל את זה ישנם כספומטים. יש בפיצוציות כספומטים, לא במקום הבנקים.

ב-6 שקל עמלה. בשישה שקלים עמלה. זה משהו אחר, תכף אני אומר על זה מילה כי עשינו על זה דיון בוועדת הצרכנות בראשותי ודיברנו הרבה על העמלות של הכספומטים, אבל אני אשמח לשמוע את עודדה או מי שנמצא פה מהפיקוח על הבנקים גם לגבי זה. האם בפועל אתם כן עושים צעדים מול הבנקים כדי שהם יחליפו את זה וייקחו את האופציה של סניף נייד ולא ישר האופציה של הכספומט? אני אומר באופן כללי.

נאמר פה ודאי על הנכים והנגישות, שסוגרים סניף ושמים כספומט, הוא לא נגיש לנכים הרבה פעמים. נעשה פה עוול מאוד מאוד גדול.

חשוב לומר גם, מספיק עם הראייה הצרה של פריפריה-מרכז. היום כבר בכל עיר גם בתל אביב, גם בערים חזקות יש עדיין אזורים יותר חלשים. צריך להסתכל על האוכלוסייה, על השטח ולא להסתכל על שם העיר. גם בדיון שאנחנו ערכנו על העמלות באמת דיברנו על העניין הזה שבסופו של דבר כשסניף נסגר ועומד רק כספומט, ברגע שהוא מנותק מבנק, ובן אדם בא ומושך ממנו, יש לו גם במקרה כפל עמלות במקרה והוא רחוק יותר מ-500 מטרים מהסניף וגם הכספומט עצמו לא מספק את כל השירותים שניתנו קודם. עם כל הכבוד, ציינת קודם, מספק שירותים רבים. כשבן אדם רוצה להחתים על הוראת קבע אני מדברת על האוכלוסיות היותר מבוגרות כשהוא רוצה לעשות דברים אחרים, הוא לא יכול לעשות. הוא יכול להפקיד ולמשוך ובערך בזה מסתכמים השירותים של הכספומטים. גם הבנקים אחת ולתמיד צריכים לגלות אחריות. אנחנו דיברנו על זה, גם הבעלים של הכספומטים הפרטיים בסופו של דבר אמרו, בהרבה מקומות אנחנו מפסידים, אבל עדיין אנחנו רואים שיש מקומות שאנחנו מרוויחים. לא יכול להיות שהשיקול היחיד שיעמוד מול הבנקים זה שיקול רווח, והגיע הזמן שגם הבנקים ייכנסו מתחת לאלונקה ויגלו אחריות, אחריות חברתית באופן כללי, בוודאי בשעה הקשה הזו.

אחמד טיבי, בבקשה. אני אהיה קצר.

אני רוצה להודות לחברי אוסאמה על היוזמה לקיים את הדיון הזה כי אנחנו מקבלים המון פניות ותלונות של תושבים ביישובים שלנו על סגירת סניפי בנקים. לא בכדי נמצא כאן ראש יישוב, עורך דין פראס בדחי, שזועק את זעקת התושבים. ההסבר ששמעתי ממר רבינוביץ' ממש לא משכנע, כאנדרסטייטמנט. אדוני היושב-ראש, אני רואה את פילוח סניפי הבנקים שנסגרו בין 2010 ל-2019: בדרום 6.5%,

בחיפה 15%, תל אביב 32%, במרכז 25%, בהתנחלויות 1. 8%. רק 1.8% נסגרו. הבנקים, דווקא בתקופת הקורונה ולמרות הטענות שזה קורונה,

ושירותים דיגיטליים ואונליין - - המרחב הפתוח לא מדבק. - - יש יישובים שנשארו ללא סניף בנק, ויש יישובים שמלכתחילה אין בהם סניפי בנק, למשל באזור הדרום יש רק ברהט. ברהט. כי כל הבנקאים משם. גם מנהל הבנק לא משם.

אפרופו, מה שאומרת הילה, בנקים שהם מעצמה כלכלית עושים דברים בהפסד באזור מסוים בפריפריה - - - לא מפסידים. הם לא מרוויחים הרבה, אבל לא מפסידים.

ולכן, זה המקום שבו הוועדה תקבל החלטה ותמליץ .

וזה המקום של המפקח על הבנקים לעשות את זה.

אזרחית שפנתה, שגם נפגעה מהסגירה. דורית, לא כמו חברי הכנסת, בקצרה. בבקשה, גברתי. שלום לחברי הוועדה. יושב לצידי אבי, בן 90, אשר אוחיון שהיה מנכ"ל משרד העבודה והרווחה והביטוח הלאומי. עד 120, כעשרים.

גם חבר הנהלת הסוכנות, מנהל מחלקה. אני אומרת זאת כדי להגיד שהאנשים האלה, בוני המדינה, נותרים היום לא רוצה להגיד לצידו חסרי אונים אבל חברים, גם אנחנו בדרך לשם. אני לא אחזור על הדברים של חברי הכנסת וחברת הכנסת הילה, שדיברה לפניי, אני רק אגיד.

סניף בנק הפועלים באזור טוב מאוד בירושלים נסגר ממש השבוע. המשמעות היא שאבא צריך לקחת שני אוטובוסים כדי להזמין פנקס שיקים. הוא צריך לנסוע בשני אוטובוסים כדי להעביר מחשבון לחשבון, הוא צריך לנסוע או ללכת רגלית 1.3 קילומטר כדי למשוך כסף ללא עמלה מסוימת. כלומר, חייו הפכו להיות הרבה הרבה יותר מסובכים, ולא נעים להגיד אבל גם מסובכים למשפחה. אנחנו עושים את זה בכבוד רב ובשמחה רבה. אני רוצה להגיד, לא סביר לא סביר לבעלי צרכים מיוחדים, לאנשים מבוגרים, להפוך את החיים, פשוט זאת הפקרה של אוכלוסייה מבוגרת ומתפקדת לחלוטין.

מבקשת להפנות פנייה למפקח על הבנקים, אני מבקשת לחשוב יצירתית. כפי שאמר היושב-ראש, אין צורך בבנקים רחבי ידיים. תשאירו בבקשה יותר אשנבים שייתנו מענה שלוש פעמים בשבוע, אפשר לחבור גם עם בנק הדואר, אפשר לחבור גם עם אשנבים נוספים כדי להוזיל את הארנונה, אבל אל תשאירו ואל תפקירו את אוכלוסיית הזקנים, בעלי הצרכים המיוחדים. אנחנו בעוד עשר שנים באותו מצב, גם לנו יהיה קשה הניווט הקולי והניתוב הקולי, גם לנו יהיה קשה להשתמש בטכנולוגיה. אני כבר היום כששומע ניתוב קולי, מנתק את השיחה, מוותר על השירות. תודה, דורית, והרבה בריאות לאבא. חברת הכנסת תמר זנדברג. תודה, אדוני. אני רוצה להזכיר שנאמר כאן כבר מה שנקרא הסבסוד הצולב כשמדובר בסוג של לא מונופול אבל בוא נגיד קרטל כמו הבנקים זה רק מצופה שבאמת יאזנו בין הדברים השונים. אם את רוצה לדייק את ההגדרה דואופול, בינתיים. דואופול. בינתיים. מאה אחוז.

אני חושבת שבנקים זה באמת סקטור שבוא נגיד, ההיסטוריה בטח הישראלית, וגם העולמית מראה שהם לא נופלים, כלומר המדינה עומדת מאחוריהם כי הכסף של הציבור נמצא שם ולכן האחריות הציבורית ולכן גם הלגיטימציה גם שלנו ככנסת, גם של בנק ישראל באמת לפקח ולדאוג לדברים. בהמשך למה שאתם אומרים על הארנונה, אני הייתי רוצה לראות אם יש לכם - - - אמרתי לך,

אתה עולה על מוקשים. אני באמת רוצה לשאול האם יש נתונים. הרי שמענו כאן, איפה סוגרים? לא יודעת כמה עולה מטר ארנונה בערערה או בכפר קרע או במקום כזה, אני יודעת כמה עולה בתל אביב וברמת גן ובגבעתיים, איפה שנסגרו סניפים, אבל מאוד בקטנה. אני הייתי בסניף בנק בגבעתיים במקום מסוים, העבירו אותי לגבעתיים במקום אחר. לא סגרו בגבעתיים, וגבעתיים זה עיר קטנה,

ויש לה גם ערים סמוכות.

כמו שאתה מתאר, גם הכניסה והיציאה בין יישוב ליישוב, בין גבעתיים לרמת גן לתל אביב עוברים חופשי, לא יוצאים מהיישוב, נכנסים ליישוב, עומדים בפקקים וכל הדברים האלה. אם יש לנו פריסה, אם יש לאיגוד הבנקים בכלל הבנקים, לא בנק כזה או אחר פריסה של הסגירות שהיו במקומות שהארנונה גבוהה לעומת במקומות שהארנונה נמוכה, בואו נראה.

אתה לא מפריע לי. הכתובת זה לא הוא. הכתובת זה המפקח על הבנקים. אני מסכימה. איגוד הבנקים גם לא מכיל את כולם. לא, יש להם גם אינטרס אחד ברור.

הרציונל של הארנונה עובד הפוך. זה לא הגיוני. אם אפשר לשאול, שיענו לנו על השאלה כמה סניפים ניידים מופעלים כיום.

2.7 מתוך כל הסגירות, תביני, כמעט לא נספר. אנחנו לא סופרים כספומטים.

ענת סרגוסטי. בבקשה, גברתי. תודה רבה לאדוני היושב-ראש, תודה רבה על הדיון החשוב הזה. אני יושבת-ראש בהתנדבות של ארגון שנקרא "כן לזקן" שעוסק בזכויות של זקנים, אני עוסקת בנושא הזה של סגירת סניפי בנקים כבר הרבה זמן ואני הייתי בישיבות האלה בוועדת הכלכלה בראשותו של איתן כבל ב-2016 כשכל הנושא הזה נדון. יש פה דברים שלא מדברים עליהם. אחד, שהבנקים זה החברות המרוויחות במשק שנים. אז אין פה עניין של כסף או לא כסף, זה עניין של סדרי עדיפויות. דבר שני, כשמגיעים לסגירת הסניף זה סוף התהליך. התהליך הוא קודם כול סוגרים שירותי קופה, אחר כך סוגרים שירותים אחרים, ואז הקהל פחות מגיע לסניף ואז אומרים: אוקיי,

אז בואו נסגור את הסניף, ואז כשזה מגיע לפיקוח על הבנקים, הפיקוח על הבנקים אומר: ברור, אין ביקוש מצד הקהל, אז בואו נסגור את הסניף הזה. צריך לתפוס את התהליך הזה בתחילת הדרך. אני מצטרפת למה שאמרה גברת פרי, והיא צודקת. הקושי של הזקנים לתפעל את הדיגיטל הוא כמעט בלתי אפשרי. תחשבו על המוטוריקה העדינה שנפגעת, לכן קשה ללחוץ על כל המקשים האלה. תחשבו על כל השכבות של אימות הזיהוי שהבנקים מבקשים. בן אדם מצלצל לסניף, צריך לשנות את הסיסמה או לא יודעת מה, ואז אומרים: אנחנו נשלח לך קוד לטלפון, הוא לא יכול באותו זמן גם לתפעל את הטלפון וגם לבדוק את הקוד ששלח לו הבנק באופן אוטומטי. הזקנים מפוחדים להשתמש בכספומטים כי הם איטיים מאוד והם פוחדים שישדדו אותם, ומקרים כאלה כבר קרו,

הם פוחדים שיגנבו להם את מספרי הזהות, הם פוחדים שיגנבו להם את הקוד של הכספומט, אלה לא דברים מופרכים, אי אפשר סתם להרגיל בן אדם לעבור לאיזה מערכת דיגיטל בלי שהוא עבר את כל השלבים בדרך. בנוסף, הזקנים האלה כמו שאמרה גברת פרי נכון מנהלים חשבונות כבר שנים, משלמים עמלות שנים. אני יודעת על ההורים שלי, הם משלמים עמלות, אני לא רוצה בכלל להתחיל לדמיין כמה עמלות הם שילמו, ועכשיו סגרו להם את הסניף של בנק לאומי במושבה הגרמנית בירושלים, לא השאירו אף סניף פתוח שם.

את יודעת שהקימו בממשלת ישראל משרד מיוחד לשוויון חברתי. הם לא נמצאים בדיון. אנחנו בקשר עם המשרד לשוויון חברתי. המשרד לשוויון חברתי בימים אלה מנהל בדיוק את הדיון הזה. ענת, הם הוזמנו לדיון, הם לא נמצאים בדיון. אני בסיכום אקרא להם להכין לי נייר עמדה בנושא הזה ומה הם מתכוננים לעשות על מנת לתת מענה לאוכלוסייה. יש לי הצעה לפתרון חלקי, אם אדוני מוכן לתת לי עוד חצי דקה להשמיע אותו. בבקשה. כשאנחנו מתקשים לקבל שירות מהסניף, מבקשים מאיתנו להקיש את תעודת הזהות, ויודעים מי אנחנו, מבינים את הפרופיל שלנו. אני הייתי שמחה אילו ברגע שהייתי מקישה את תעודת הזהות, היו מפנים אותי מייד לפקיד אנושי ולא הייתי צריכה לעבור את כל המערכת הזאת לניתוב שיחות, שהיא כמעט בלתי אפשרית. ענת, אני יעקב מרגי, עדיין לא הגעתי למעמד אזרח ותיק, אני מקווה להגיע בבריאות ובאריכות ימים. בעזרת השם. אל תדאגי, זה לא רחוק. ואני אומר לך שאני מנסה

בנאיביות שלי לחייג לסניף הבנק שלי, והם מכירים אותי ואני יכול ויש לי יכולות דיגיטליות, זו משימה בלתי אפשרית, זו הנחיה, הנחיה מובנית לא לתת שירות טלפוני.

כבוד היושב-ראש, אנחנו הגשנו הצעת חוק על זה, אני רק מזכירה. ודאי.

אני עדיין דבק בכך, אני חושב שהמשרד לשוויון חברתי חייב להיכנס לעובי הקורה ולהביא מענה בסוגיה הזו,

לאוכלוסיות המבוגרים, לאנשים עם מוגבלויות.

מה קרה שהם לא באו? העברת חוק אל תתקשר אליי, הם כבר לא באו? קיבלו את החוק, הפסיקו לבוא. קיבלו את החוק ולא באים. אנטאנס שחאדה, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, תודה אוסאמה על הצעת הדיון.

פעם ראשונה שדנים בנושא חשוב

דיברנו

החשיבות של הבנקים לפיתוח כלכלי, כמה לצערנו, חוסר או היעדר סניפי בנקים

הכלכלית וההשלכות והנגזרות שלה בחברה הערבית. אני לא רוצה להאריך אבל אתן דוגמה ביישוב כפר קרע. אתם יודעים שיש לכפר הזה רק כניסה אחת? כביש ראשי אחד - - יש פקק של 2 קילומטר. - - של כניסה ליישוב ויציאה מהיישוב, ואם אין סניף בנק חייבים לנסוע ליישובים קרובים. במקום חמש דקות זה אורך חצי שעה ולפעמים בשעות העומס שעה. תחשבו על כל בעלי העסקים שאין להם את השירות, או אנשים שצריכים שירות ואין תחבורה ציבורית בין היישובים הערביים בוואדי ערה, גם זה מוסיף למצוקה. תחשבו על האוכלוסייה הזקנה שנעזרת רק בסניף בנק הדואר, וגם יש מחסור בסניפי דואר ובנקי דואר ביישובים הערביים.

אין להתייחס ליישובים הערביים בנתונים או במערך השיקולים הרגיל לסגירת בנקים.

לכן, אנחנו צריכים תשובות מהבנקים. תודה. יובל וגנר, יושב-ראש עמותת נגישות ישראל. בבקשה, יובל. שלום רב, דיון חשוב ביותר. חשוב לי להגיד שני דברים.

תפסיקו להפריד בין הצרכים של אזרחים ותיקים לאנשים עם מוגבלות. בהקשר הזה זה אותו דבר, זה בסוף קושי לקבל שירותים חיוניים ביותר מהבנקים. אי אפשר להימנע מהתהליך הזה של דיגיטציה והתקדמות, וכנראה גם סגירת סניפים, אבל כאשר זה קורה אנחנו צריכים להתנות את השירותים בשיפור מעבר למה שהיום נדרש בתקנות נגישות השירות, שאמורות לייצר נגישות גם במצבים כאלה. שמחתי לשמוע שיש סניפים ניידים אבל לא שמעתי שהם בהכרח חייבים להיות נגישים. אני שמח לשמוע שלפעמים משאירים מבואות, אבל זה לא מספיק טוב. אנחנו צריכים לייצר איזשהו שולחן עגול עם ארגוני אנשים עם מוגבלות, אזרחים ותיקים, הבנקים, לראות איך מפשטים את השירותים העתידיים בצורה כזאת שהם טריוויאליים, כל אמצעי הזיהוי צריכים להיות - כמו שנאמר על ידי ענת - פשוטים, קלילים, כדי שבאמת אנשים יוכלו להישאר בבית, לצרוך מרחוק, לקבל שירותים בנקאיים בצורה פשוטה. אין שום סיבה לצאת מהבית.

אם אני צריך לקבל ספר שיקים, שישלחו לי הביתה, זה הרבה יותר נוח לי מלנסוע בשני אוטובוסים. אבל משהו פה צריך לקרות, וההצעה לסדר היא פשוט שיהיה שולחן עגול, שנתחיל לחשוב ולפתח את פתרונות העתיד, שבעידן הטכנולוגי נקבל שירות נגיש ופשוט לכולם.

ואם הבנקים, יש להם בעיה, שילמדו מקופות החולים. עם כל הקשיים שלהם, אם אתה רוצה להזמין תרופות עד הבית עם משלוח, אתה מקבל אותן, לא צריך ללכת לקופת החולים.

הקורונה עשתה הרבה דברים טובים, חוץ מהנזקים הגדולים שהיא עשתה. בבקשה. זה על מה שנאמר קודם לגבי המענה האנושי.

שכחתי את שמה דיברה על מספר תעודת זהות שצריך להקיש. לרוב, אצל אזרחים ותיקים, גם להקיש תעודת זהות ולהקיש כוכבית או סולמית זה בעיה. בסופו של דבר, אני כשאני לא באמת צריכה את זה כשאני מתקשרת לבנק שלי כי זה בנקאות ישירה, מייד עונים לי שלום,

זאת אומרת יש אפשרות טכנולוגית לבנק לזהות אותי באופן ישיר. ולכן, אני מזכירה ליושב-ראש, אנחנו הגשנו הצעת חוק גם אתה חתום עליה שבעצם קובעת באופן ישיר - - - את יודעת למה אני לא מתרגש?

לצערי גם החוק הזה שבוי אצל דודי אמסלם, אבל אנחנו לא נוותר. ואני מזכירה שהצעת החוק הזאת בעצם קובעת שהבנקים - לא רק הבנקים - הבנקים, קופות החולים, משרדי ממשלה, יזהו באופן מיידי - הטכנולוגיה היא מאוד פשוטה - את האזרח הוותיק ויענו לו מייד כי כמו שנאמר פה, אתמול הייתי אצל אימא שלי, היא צריכה הוראת קבע לבנק, היא לוקחת מונית וצריכה לנסוע לסניף של הבנק בשביל לעשות את זה, בשביל לדבר איתם בכלל. זה דבר שהוא לא הגיוני וצריך לשים לו סוף. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, קודם כול אני שמח על הדיון הזה, אני שמח על הדברים שנשמעו ונאמרו כאן. אני חושב שאנחנו לא פעם ראשונה דנים בסוגיה הזאת.

היא צריכה להיות חד-משמעית, למתן את סגירת הסניפים. אני אומר את זה ככה בפשטות משום שיש אנשים שגם בעידן הדיגיטלי, גם בעידן הטכנולוגי, עדיין רוצים את הבנקאי, רוצים להגיע לסניף. מה שאני מציע,

אם אין חקיקה אז בוא נסגור את הכנסת, בוא נסגור את ועדת הכלכלה, אבל מה שאני מציע, שוועדת הכלכלה אכן תיקח את היוזמה הזאת. אם אנחנו נקים ועדה אם זה ועדה בין-משרדית, אם זה ועדה בפיקוח הדוק של ועדת הכלכלה אם המפקח על הבנקים לא מצליח, מה שנקרא לפקח במאה אחוז על התהליך הזה של סגירת הסניפים,

אני מאוד מכבד את הבנקים, אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני לא מתכוון לתקוף אותם והכל בסדר, אבל עדיין בנושא הזה, בנקים לא רואים את כל התמונה.

אנחנו מייצגים את הציבור, אנחנו כן רואים את כל התמונה מבחינת אנשים שהם מבוגרים, מבחינת אנשים שאין להם יכולת, והרבה פעמים,

הרבה אנשים פונים אלינו יותר מאשר הם פונים לבנקים, לקופות החולים, וכו'. מה שאני מציע לך, שבאמת תקרא להקמת ועדה בין-משרדית בפיקוח הדוק של ועדת הכלכלה בנושא סגירת הבנקים, ומבחינתי אפשר לבוא כל שבוע, להקדיש חצי שעה,

לנושא הזה, ולפקח. מה שאמור לעשות המפקח על הבנקים, אנחנו נעשה בוועדת הכלכלה. תודה רבה.

בבקשה, אדוני. שומעים אותי? זה דוגמה לקושי של אנשים עם מוגבלות להתמודד עם טכנולוגיה. מנכ"ל המרכז לעיוור, מי שלא מכיר. בבקשה, אדוני. אני רוצה להעיר מספר הערות. לא שומעים אותך טוב, נתי. ראשית, הבנקים לא בודקים תחילה ועושים אחר כך, והדוגמאות לכך הן רבות. אתה סוגר שירותים מסוימים בסניף מסוים, הפכת את הסניף פתאום ללא רלוונטי עבור אדם עם מוגבלות, הוא צריך לחפש לעצמו סניף אחר. אתה סוגר מחלקות ומעביר אנשים, עוד לפני שסגרת את הסניף, לסניף אחר, לא בדקת אם הסניף מתאים לו לא בהיבט היקף השירותים שהוא נותן ולא בדקת אם הסניף נגיש עבורו כמובן, כל הדברים האלה מתגלים בדיעבד. ואם סגרת סניף והעברת באופן גורף את כל לקוחותיו לסניף אחר,

בלי לבדוק האם הסניף מתאים לצרכים של אנשים, ואנחנו מגלים פתאום שסניפים לא נגישים - לא תחבורתית, לא פיזית, לא מבחינת מגוון השירותים שהם נותנים הדברים האלה מאוד מאוד מקשים על החיים. הפתרון הדיגיטלי או הפתרון של חוות השירותים שהם מעמידים, לא תמיד אף הוא מתאים לאנשים עם מוגבלות. משפט סיכום. הקושי בתפקוד במערכות הדיגיטליות לאנשים עם מוגבלות - - - תודה, נתי. רן מלמד. בבקשה, אדוני. שלום, בוקר טוב, אדוני, ותודה לך ולחברי הוועדה. אני חושב שהדיון הזה הוא חשוב ביותר, הוא לא צריך להיות הדיון הראשון ובטח לא האחרון. רוב הדברים נאמרו, אבל אני חושב שמה שלא נאמר עוסק בעיקר בשקיפות ובדרך קבלת ההחלטות של הפיקוח על הבנקים, שקיפות ברמה של באמת מה קורה עם הטפסים שהבנקים ממלאים כדי לבקש בקשה לסגירת סניפים, מדוע הטפסים האלה לא מופיעים באתר בנק ישראל בצורה כזאת שהציבור יוכל לעבור עליהם ולהעיר את הערותיו לפני שהפיקוח על הבנקים מקבל את ההחלטות שלו. הדבר הראשון. הדבר השני נוגע לנושא הסניפים הניידים, שלטעמי הוא בהחלט יכול להיות פתרון ראוי. רק לסבר את האוזן בנק הפועלים פרסם ב-22 באפריל השנה, באמצע משבר הקורונה, באתר האינטרנט שלו שהוא מגדיל בצורה משמעותית ביותר את מספר הסניפים הניידים שלו. הוא הגדיל אותם מאחד לשלושה. האם זה המספר המספיק כדי לקיים שירותים נאותים לאוכלוסייה שצריכה לקבל? ובנק הפועלים עוד אומר שהוא הבנק שיש לו הכי הרבה סניפי בנק ניידים במערכת. מדוע המפקחת על הבנקים או סגנית המפקח על הבנקים לא מציינת באמת כמה סניפים ניידים יש, איפה הם פועלים? למה ברשימת הסניפים הבנקאיים לא מופיעים הסניפים הניידים, לוח הזמנים שלהם, באיזה יישובים הם מופיעים? ואדוני, אני לא מדבר רק על אוכלוסייה של אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלויות. אנחנו מדברים על אנשים שגרים בפריפריה, ביישובים מרוחקים, אנשים שקשה להם להתנייע ולהגיע מבחינה תחבורתית למקומות שבהם יכולים לקבל שירותי בנק. אני חושב שיש לא מעט דברים שניתן לעשות וצריך לעשות.

אתה תשמע בסיכום. יש לנו סיכום ארוך מדי. אני יודע, אני מסיים.

הייתי מבקש להכניס לסיכום את הנושא של השקיפות ואת חובת - - - הוכנס. תוך כדי שדיברת, הוכנס. הדבר השני והאחרון שאני מבקש זה לעשות תיקון לחוק סגירת סניפי בנקים או כמו שקראו לו בהתחלה, חוק אימא של כחלון כי ממנו הוא יצא ויצא לי הכבוד לעזור לחבר הכנסת לשעבר איתן כבל לכתוב אותו, להוסיף לו סייגים שמדברים על שיתוף ציבור ועל שקיפות, רק בצורה כזאת ניתן יהיה לחזור לאוכלוסייה שכרגע בחוץ.

ברי רוזנברג, מנהל הרגולציה של בנק לאומי. בבקשה, אדוני. בוקר טוב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

יש לו הכי הרבה סניפים במגזר הערבי, כך זה היה בכל השנים האחרונות. צריך אבל להבין דבר אחד. כשמסתכלים על סניפי החברה הערבית, רואים בצורה מובהקת ירידה במופע של אנשים בסניפים

ברי, תתייחס לטענה שאתם קודם כול סוגרים את המחלקות העסקיות, סוגרים שירותים כאלה ואחרים, ואחר כך אומרים יש ירידה בביקוש.

ואני אסביר, אדוני היושב-ראש. אז אנחנו נבקש את הנתונים מהמפקח על הבנקים.

אני רוצה להגיד על סניף כפר קרע, אם תיתן לי שתי מילים, וזו דוגמה מצוינת למה שעכשיו שאלת אותי. סניף כפר קרע לדוגמה הוא סניף ש-75% מהלקוחות שלו מעדיפים לעבוד בדיגיטל.

אנשים בממוצע בסניף הזה באים פחות מפעם בשנה לסניף. זה סניף שכמעט ולא מגיע אליו קהל. לא נכון. הרי ידעתי שאתה - - - זה הטעיה.

אני לא אתן לך. בבקשה, אדוני.

אני רוצה גם להגיד לך מה הפתרונות שאנחנו מציעים. למרות כל מה שאמרתי, למרות שאנשים כמעט לא מגיעים לסניף הזה - דרך אגב,

אחוז האוכלוסייה המבוגרת שהוא דיבר עליה, מעל גיל 70? פחות מ-2% - למרות כל מה שאמרתי, לא נעלם מעינינו, גם אם זה מעט מאוד אנשים מבוגרים. דרך אגב, הזכירו את הנכים. נכים בסניף הזה שמקבלים קצבת נכות, שאפשר לזהות אותם, 12 איש. למרות המספרים הקטנים האלה, לא נעלמה עינינו גם מאותם אנשים. ואני בהחלט חושב ומסכים וזה לא קשור בכלל לארנונה, ואני מסתייג מהאמירות האלה זה רק עניין של המופע בסניף ומי מגיע לסניף ומי מעדיף לחלוטין את השירות הדיגיטלי. ואני מציע לא לזלזל במגזר הערבי, שהוא מאוד מאוד דיגיטלי, ואנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בדיגיטל שם. אבל אני חוזר ואני אומר. לא נעלם מעינינו מה שאנחנו מכנים "דור המדבר", אותם אנשים שאין להם את האוריינות הדיגיטלית הזאת,

הפתרונות שאנחנו נתנו ספציפית, וזה כדוגמה, לסניף כפר קרע אם זה השירותים שאנחנו נותנים בסניף ערערה, שזה עשר דקות נסיעה, אבל גם החלטנו שבסניף הזה אנחנו נשאיר פעם בשבוע, שזה בהחלט סביר ומאזן את העניין הזה לעומת כמו שאמרתי מופע מאוד מאוד נמוך, נשאיר פעם בשבוע שם סניף, פקידים - - - זה לא סגירה הרמטית. תודה, ברי. סיגל אשר, ממש בקצרה, צריך לסיים, ואחר כך תגובה לסגנית המפקח. בבקשה. שלום לכם.

מבקשת להתייחס כאן לאוכלוסייה נוספת שפחות עלתה, וזאת אוכלוסייה של אנשים שחיים בעוני, שסגירת

פוגעת מאוד מאוד קשה ביכולת שלהם למצות את הזכויות שלהם. אנשים כאלה נמצאים לא רק בפריפריה ולא רק בחברה הערבית, גם אנשים דוברי עברית, גם דוברי רוסית, גם דוברי אמהרית, אנשים שקשה להם מאוד למצות את הזכויות שלהם, אין להם נגישות דיגיטלית ולפעמים אין אוריינות דיגיטלית, ואני חושבת שגם את האוכלוסיות האלה צריך לקחת בחשבון.

עודדה, רצית להגיב. תודה. אני אתחיל קודם כול אולי בתגובה לחבר הכנסת יבגני סובה בעניין של המטרה למתן את סגירת הסניפים. אני רוצה לומר שסגירת הסניפים בישראל היא בשיעורים הרבה הרבה הרבה יותר נמוכים מאשר בעולם.

בהשוואה בין-לאומית שעשינו, מדובר על עשרות אחוזים, ובארץ בשנים האחרונות אחרי שהחוק נחקק, יש ירידה של 2% כל שנה, ובשנה האחרונה 0.8%. זאת אומרת, הירידה בסניפים היא בקצב מאוד מאוד מאוד מתון. אבל יש לנו את הנתונים של מרכז המחקר, שמדברים על 30%. על מה את מדברת. 30% בנק לאומי, 30% בנק הפועלים. איזה 2%? לא, לא. 30% ממה? מכלל הסגירות. היא מדברת מכלל הסניפים. אלה הנתונים, אני יכולה להעביר לכם שוב. אנחנו נבקש בסיכום את הנתונים.

נטו, יש גם פתיחה של סניפים, ואנחנו לא מדברים על בנק ספציפי. בסך הכול, ב-2020 נסגרו ארבעה סניפים במדינת ישראל,

מאוד מאוד מאוד מעט. תודה, עודדה. תודה רבה לך. הערה אחת לפני הסיכום שלך. אני יכולה לומר עוד מספר דברים? אנחנו חייבים לסיים את הדיון. יש לי בסיכום מטלות ושיעורי בית לכמה גורמים, אז מסתמא אנחנו נבקש שם את הדברים, בצורה כתובה.

אדוני היושב-ראש, באמת אני מודה לך על הדיון החשוב הזה. אמרת משפט אחד שהוא באמת שם את כל העניין הזה בפרופורציה הנכונה. מה ההבדל בין קופות חולים לבין בנקים? הרי קופות חולים הן לא רווחיות כמו הבנקים, והרווחים שלהן, אנחנו יודעים שאלמלא התמיכה של המדינה, אבל בוא תראה איזה תחרות בין קופות החולים ביישובים בכלל, וביישובים ערביים בפרט. אתה בא לעראבה או לכפר קרע, אתה רואה את ארבע הקופות מתחרות ומשפרות את השירות.

מה זה אין תחרות, פה אין תחרות בכלל, ולכן אנחנו רואים את הסגירות. תוך כדי כך עכשיו אומרים לי שגם בשכונות - - - בפתיחה דיברת 12 דקות. בשכונות בירושלים סגרו סניף בארמון הנציב, ואז כל השכונות ארמון הנציב, ג'בל מוכאבר, צור באהר, אום טובא כולם עכשיו צריכים לעבור לסניף אחד בדרך חברון.

בעניין כפר קרע, אדוני, אני מבקש גם את הנתונים. אם אני לא נותן לך בסיכום,

תוסיף מה שאתה רוצה.

משפט, שלוש נקודות.

אני מבקש לגבי כפר קרע שוועדת הכלכלה תבקש מהמפקח על הבנקים לשקול - - - הוא כבר אמר שהוא יעשה. זה הסיכום שלו, פראס. איבדת את זה עכשיו. במקום שנסגרו סניפים יש להודיע על שירותים מונגשים בתוך מוסדות ציבור.

אדוני, כל בנק שנסגר ביישוב, צריך להגיש דוח לראש הרשות כדי שיבחן מאיזה נימוקים ותהיה לו יכולת לתקוף את ההחלטה.

חסרות לך צרות?

אתה רוצה שכל התושבים יפנו אליך,

אנחנו צריכים לדעת את הנימוקים. אתה רוצה להחליט? הילה, את מפריעה לי. תודה.

יש הפרדת רשויות במדינה. הוועדה מודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי על היוזמה לקיים את הדיון. הוועדה מודה לכל מי שהשתתף בדיון, בלי יוצא מן הכלל, ועל תרומתו לדיון. הוועדה מבקשת מהמפקח על הבנקים בבנק ישראל להעביר אליה את הוראת המפקח על הבנקים המפרטת את אמות המידה לסגירת סניף. במילים פשוטות, אני מבקש לקבל את אמות המידה לסגירת סניפים, לאישור בקשה לסגירת סניף. הוועדה מבקשת מהמפקח על הבנקים בבנק ישראל להעביר אליה דיווח מפורט של מספר הבקשות שהוגשו לסגירת סניפים, ושאושרו, ובאילו תנאים. על הנתונים לכלול התייחסות גם לשנת 2020. ואיזה סניפים ניידים קמו? בסוף אני אוסיף, אם לא כללתי. הוועדה רואה בחומרה כי ביישוב שמספר התושבים בו עולה על 20,000 או מגיע ל-20,000, אין סניף בנק. הוועדה מבקשת מהמפקח על הבנקים בבנק ישראל להעביר אליה דיווח מפורט ביחס לבקשה של בנק לאומי לסגור את סניף הבנק בכפר קרע, הנימוקים של הבנק והשיקולים של בנק ישראל לאישור בקשה זו. ומבנק לאומי אנחנו מבקשים לקבל מסמך שמפרט אילו שירותים יישארו ובאיזו תדירות בכפר קרע, אלא אם כן יוחלט אחרת,

הוועדה לא רואה בעין יפה שבדיון כל כך חשוב, המשרד לשוויון חברתי, למרות שהוזמן לא הגיע לדיון. אני חושב שאם הם היו משתתפים בדיון זה היה תורם לדיון. אני קורא למשרד לשוויון חברתי להידבר עם המפקח על הבנקים, להגיע לאיזה מסמך או אמנה או תוכנית עבודה, איפה ובאילו תנאים, כדי לצמצם את הפגיעה בכלל האוכלוסייה עם הצרכים המיוחדים והמבוגרים, בכלל הבקשה הזו. חבר הכנסת לשעבר אילן גילאון היה אומר שכל אדם הוא אזרח עם מוגבלות, וכל אדם הוא אזרח עם מוגבלות קשה בפוטנציה. לכן, אם לא היום מחר. גם בבריאות איתנה, אדם מבוגר, אוטומטית מתקשה, אמרה זאת גברת פרי בצורה הכי ברורה, והיא צודקת. הוועדה מבקשת לקבל מהמפקח תוכנית עבודה ומדיניות פריסה של סניפים בחברה הערבית, לפי אמות מידה שמאפיינות את החברה הערבית. הוועדה דורשת שהמפקח על הבנקים יחייב בנק שמבקש לסגור סניף, לשלוח הודעה לכל הלקוחות בסניף שהוגשה בקשה לסגירת הסניף, ולפרסם באתר גם של הבנק, גם של המפקח את הבקשות לסגירת סניפים. כל הבקשות שביקשתי, אני מבקש אותן

30 יום מהיום. הוועדה תקיים דיון מעקב - אני לא רוצה לנקוב בתאריכים בגלל כל האי ודאות פה בתפקוד של הכנסת - לעקוב אחר ההתפתחויות ואחר שינויים חיוביים שאנחנו דורשים אותם. רצית להוסיף משהו? הוועדה מבקשת לקבל את מספר הסניפים הניידים שהוקמו בעקבות סגירת סניפים קבועים.

זה יתווסף. כבוד היושב-ראש, בנוסף למספר הבקשות שאושרו, מספר הבקשות שסורבו, אם יש בקשות שהמפקח סירב להן.

אם הגישו 30, ואושרו 20, עשרה לא אישרו. לא, אז שיגידו לנו. אתה ביקשת את מספר הבקשות שאושרו. כבוד היושב-ראש, זה חשוב. שהוגשו ושאושרו.

תודה רבה. תודה, אדוני. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:25.